ט"ז בחשון תשפ"א, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. במסגרת יום החקלאות בכנסת נקיים דיון בנושא עידוד וקידום צריכה תוצרת חקלאית ישראלית.